י"ד בכסלו התשפ"א, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה). אתן סקירה. אי שם באפריל 2005 הביאו תקנות הביטוח הלאומי הוראת שעה עד יולי 2010. התקנות פורסמו ב-24 ביוני 2009. בספטמבר 2010 ביקשו להאריך אותן כי לא הספיקו לעשות את התקנות - עד 1 ביולי 2011. ואז באו ב-1 ביולי 2011 ואמרו שלא הספיקו לעשות את התקנות והאריכו עד 1 ביולי 2013, ואז תקנות הביטוח הלאומי לא הספיקו, האריכו אותן עד 2017 כי לא הספיקו. וככה הגיע עד שהגיע ב-17 ביולי 2020 הארכתי את התקנות. הם ביקשו לשנים. עכשיו הם ביקשו להאריך את זה עד 1 ביוני 2021, אבל המוסד לביטוח לאומי ביקש להאריך את התקנות עד 30 ביוני 2021. אך הוועדה אישרה להאריך עד יום 1 בנובמבר 2020, תוך שהיום אני מודיע, כי ב-1 בנובמבר תבוא עם תקנות למנכ"ל הביטוח הלאומי. אני לא מאריך לך יותר את התקנות הכתובות ביותר משלושה חודשים. לא נאריך יותר. הנה, הם באו היום. יש פנייה לבג"ץ. אנחנו לא נאריך את התקנות, ואתה תשלם או לא תשלם את הכסף וזה לא מעניין אותנו כי הוועדה אמרה את דברה. אני חושבת שהאריכו את התקנות בלי שיהיו תקנות כתובות מ-2005. הגיע המן לעשות סוף לפארסה הזאת. אז מי ישלם? הביטוח הלאומי ישלם במחירים יותר נמוכים ממה שמשלם היום, ואז תקום צעקה, ואם לא צריך לקבור, שלא יקברו. ויעשו סדר. אבל יש כאן תוספת. לא מעניין אותי אם יש תוספת, כי ה-200 שקל האלה לא מעניינים אותי, כי צריך לעשות השוואה בין הגדולים לקטנים ואתה לא יכול למשוך את זה 14 שנה. אני מתייחס לחברי הוועדה כאנשים מכובדים, ואם אמרנו שיהיו תקנות ואין תקנות, הוועדה לא תאריך יותר. ביטוח לאומי יפנה לגופים שצריכים לעשות, ויפסיק לשלם על אלה שעובדים ולא עובדים, ואנחנו לא נהיה חותמת גומי של אף אחד. מה זה גיל נפטר? הוא ידבר אתך אחר כך. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:30.